אני מחדש את הישיבה של ועדת הכספים. אני מתנצל על כך שנאלצנו לדחות את מועד הישיבה, בגלל שמליאת הכנסת עבדה עד הבוקר. על פי

אנחנו נדון עכשיו בהצעת תקנות הבנקאות (רישוי) (בנק בעל היקף פעילות רחב), התשפ"ג 2023. הדיון בחוק הזה התקיים בוועדת הרפורמות,

מה קורה כשמפזרים את זה בכל מיני ועדות. זה

מתוך השמונה, שבעה תומכים בהמלצה. אחד,

שינה את דעתו בעקבות השימוע שנערך לבנק דיסקונט, והוא מתנגד להחלטה הזאת. שר האוצר החליט לאמץ את ההמלצות והודיע על זה לנגיד בנק ישראל, ונגיד בנק ישראל השיב לו במכתב מנומק מדוע הוא מסכים להצטרף להמלצות,

אך לאחרונה התבשרנו שישראכרט, שהיא חברה ללא

מועמדת להירכש על ידי הראל,

מוסדי. יכול להיות שנימצא במצב שבו שתי החברות הללו יירכשו על ידי גופים מוסדיים, ולכן שר האוצר ביקש מהממונה

לא הצלחתי להבין מה ההשפעה של ההחלטה הקודמת,

הוא אמר שזאת תחילתה של תחרות. שאלתי את השאלה הזאת. אם תרצו, אפשר יהיה לתת לכם

היום אנחנו מדברים על כ-70% ומשהו בידי הבנקים. כלומר, יש ירידה מאוד משמעותית בריכוזיות, כאשר שני גורמים מרכזיים נכנסו לתמונה

באנגלית קוראים לזה

כלומר, אנשים נוטים להידבק למקום שבו הם מנהלים את החשבון שלהם במשך הרבה שנים. רואים את זה פחות אצל הדור הצעיר, אבל אצל רוב האוכלוסייה רואים את זה. לכן, לוקח זמן עד שאנשים מתחילים

אנחנו רואים שגם ישראכרט עומדת לעבור יד או כבר עברה יד,

דיסקונט. במקור, בוועדה שלכם, הייתה מגבלה על מכירה ראשונית למוסדיים,

אני לא כל כך מצליחה לקבל תשובות

יכול להיות שתגיד לי, שהמדדים מראים את ההפך.

כי אנחנו לא נציגי בנקים ואנחנו לא לוביסטים של בנקים. אנחנו נציגי הציבור. תודה רבה. ולדימיר, בבקשה.

אני אדבר בהמשך, אבל בינתיים יש לי שאלה גם למנכ"ל וגם לדרור. קודם

זה מקטין את מספר השחקנים בהרבה מאוד ענפים במשק,

אתם תעסקו בזה הרבה בחוק ההסדרים הקרוב. אני אומר שבמקום לפרק, בואו לא

כרגע אין מגבלה,

מבחינה משפטית, אבל אם הרגולטורים גם הממונה על רשות התחרות וגם הממונה על שוק

חוץ מההלצה,

אי-אפשר להשוות את הריביות כי אם אני

52% הם כלי חיוני ביותר, כי אם לא כן,

המשחקים בין חברות כרטיסי האשראי,

ואז היכולת התחרותית שלהם תרד מאוד. תודה רבה. איתי טמקין, בבקשה. אני רוצה לחדד

מי מייצג את בנק דיסקונט? שלום, אני סמנכ"ל כספים ואסטרטגיה בבנק דיסקונט. היות ואתם אלה שעומדים פה על שולחן הניתוחים הכלכליים,

אני מעריך שאתם מתנגדים לעניין הזה. הייתה רפורמה,

מחוללי התחרות, מי שיכול לייצר תחרות אל מול הבנקים הגדולים, הם בעיקר הבנקים הבינוניים. בנק דיסקונט, בנק עם 15% נתח שוק, מספיק גדול, מצד

זה משהו אחר.

לא, אתה לא חייב.

אנחנו גם לא מצביעים על זה.

בדיוק. ההיגיון הוא לא אותו היגיון.

חברי הוועדה אומרים שהתבחין לא רלוונטי,

אבל גם אם נתעלם מהתבחין, אני חושב שאפשר להגיד בצורה מאוד משמעותית ובפה מלא, שדיסקונט הוא בנק

בנק דיסקונט היה היחיד שאמר שעד 2,000 שקל הוא לא גובה ריבית אוברדרפט. נותן להם לטעום טעם לא טוב, ואחרי זה הם משלמים יותר יקר. לא. בנק דיסקונט גם הוריד את הריביות על אוברדרפט מעל 2,000 שקל.

לגבי המשכנתאות, צריך לראות מה הריבית שכל בנק גובה מהלקוחות על

אנחנו לא מעתיקים מהלכים אחד מהשני. עושים מהלכים מאוד תחרותיים. אלה מהלכים לטובת הלקוחות. זה חמור שזוג צעיר או משפחה קנו דירה, משלמים משכנתה ופתאום כל הריבית עולה. בנק הפועלים עשה דבר נכון, וחשבתי שכל הבנקים יעשו

לא התניתי.

שאנחנו תחרותיים מהסיבות הלא נכונות, בגלל שהחרב הייתה לנו על הצוואר ארבע שנים. לא נאמר דבר כזה. נאמר פה על ידי אחד מחברי הכנסת, ונאמר גם לנו בשיחות. אל תגיד שעל ידי הוועדה. אמרת שנאמר על ידי האוצר.

בתקופה הזאת אפשר לראות האם המהלכים שבוצעו מחלחלים להורדת ריביות למערכת, ומייצרים אימפקט תחרותי, ולקבל החלטה בעוד שנה או שנתיים, לא היום. כמה זמן אתה צריך לטיעונים? עוד שלוש דקות, וגם נגה תאמר כמה מילים. אני

קרה הדבר במקרה לא תכננו שאם יוחלט שאנחנו צריכים למכור את כאל, בו זמנית יהיו על המדף שלוש חברות כרטיסי האשראי. שתיים מתוכן יכולות למכור לכולן, ואחת, כאל, מוגבלת למכירה למוסדיים. זה לא שיש רשימת קונים אין-סופית, ובגלל חוק הריכוזיות הרבה שחקנים לא יכולים לקנות. לכן, אנחנו נהיה מוגבלים בצורה משמעותית מפוטנציאל

עם

השנים, הרגולציה שמשתנה והקשב לתחרות,

משתנה. אני חושב שבפרק הזמן שלאחר ההפרדה אם היינו חוזרים 15 שנה אחורה וחוזרים לוועדת בכר גם אז היינו דנים במחיר ואומרים שהוא לא השיג את מטרתו.

כשצרכן יידע שהוא מקבל ערך שמקדם אותו, הוא ילך אליכם. לגבי ההפרדה, דעתי שצריך לעשות אותה. תודה רבה. הבינלאומי מחזיק 28% מהשליטה בכאל. ברגע שהם ימכרו את זה, הם ישלטו.

כפי שביקשתי, מ-10% ל-5% - - - החוק אוסר על

לא שמים לב לזה, אבל זה כתוב בתקנות. כלומר, נותנים מה שמכונה הגנות ינוקא לחברות כרטיסי האשראי,

המגבלה הזאת אומרת שבנקים לא יוכלו להתחרות על הלקוח, לא יוכלו לפנות ללקוח שיש לו כרטיס אשראי אצלם, ורק חברת כרטיסי האשראי תוכל לפנות אליו. בעולם שבו צריכה להיות תחרות על עמלות המרה, על דמי כרטיס, על ריביות ועל הטבות של המועדונים, הבנקים לא יכולים לפנות

יצרו סעיף כל כך מטופש זאת לא מילה

מיכאל ביטון ואחרים שפגע בגב של הלקוחות, בטענה שזה מקדם את התחרות. אם זה נכון או לא אפשר להתווכח על זה. אותו הדבר

אני מתחום קשרי ממשל בבנק הפועלים. ב-2017 אישרה הכנסת את חוק שטרום, ובמסגרתו הוטלו מגבלות שדובר עליהן לשימוש בכרטיסי

כאמור, אנחנו מבקשים שיהיה פה דיון שקוף, ושיובהר שיש פה פגיעה משמעותית באותם

מה זאת אומרת דיון שקוף?

מאריך עכשיו את אותן מגבלות ברגע שהוא מפריד בין כאל

אלה שני צדדים של אותו מטבע. אורית, זה לא רלוונטי עכשיו. גם פה נכונה אותה קריאה, ונקיים דיון בנושא.

לא רלוונטי ואל תורידי מחומרת הדברים שאמרתי.

אני חוזר על בקשתי, ואת הדיון הזה נקיים בכל

האם ההפרדה של החברות שהופרדו הצליחה או לא?

וגם נשאל שאלה שלא דנו בה, והטיעון הזה לא עלה משני הצדדים שיווי המשקל שנוצר,

הרעיון היה לפתור את הבעיה היסודית שהוועדה זיהתה להגביר את האיום התחרותי על המערכת הבנקאית. למה סימנו את חברות כרטיסי האשראי כחברות שיכולות להגביר את התחרות? במובן הכי פשוט, מדובר בחברות עם היקף נכסים משמעותי יחסית לחברה שקמה היום

ברגע שהם יופרדו, בעיית התמריץ של תחרות מול הבנקים תיפתר. לצד זאת, כמו שציינו פה, דיסקונט שולט בחברת כאל. הכוכבית מסמנת את השליטה של הבינלאומי ב-28%,

מ-20% עד למינימום של 10%,

כאמור,

זאת הסיבה המרכזית לכך שאנחנו נמצאים כאן היום.

לא. יכלה להיות סיטואציה שהיינו מציגים לכם את זה,

הבנק וחברות כרטיסי האשראי לא מתחרים ביניהם כשהם בבעלות משותפת, אלא מחלקים ביניהם את השוק. לקוח לא טוב מקבל מחברת כרטיסי אשראי ולקוח טוב מקבל מבנק. שניהם מקבלים פרמיה. שניהם משלמים יותר ממה שהם אמורים. במחקר אחר ראינו שכאשר יש לך יותר מחשבון עו"ש אחד, גובים ממך פחות מאשר כשיש לך חשבון עו"ש אחד. כלומר, מנצלים את זה שאתה לקוח שבוי, וקשה לך לקבל הצעות מבנק אחר, בין אם אתה לקוח טוב ובין אם אתה לקוח לא טוב. זה באופן כללי. באופן ספציפי, מה שרצינו שיקרה אחרי ההפרדה, זה שבעיית התמריץ של חלוקת השוק בין הבנק לחברת

יהיה איזשהו צבר לקוחות, שנקרא להם בינוניים, ועליהם יתחרו גם חברות כרטיסי האשראי וגם הבנק.

בדיוק מה שראינו שקורה. ראינו שיש תחרות על אותם לקוחות, וחברות כרטיסי האשראי מציעות עבור לקוחות מסוימים מחירים בנקאיים וטובים כמו שראינו בפרסומות, והנתונים איששו את זה חד-משמעית במחיר יותר זול מהבנקים בחלק מהמקרים עבור חלק מהלקוחות. זאת בשורה טובה. למה המפקח על הבנקים לא מצטרף לכל ההמלצות האלה, ובעצם תומך בעמדתו של בנק דיסקונט? זאת בכלל שאלה שמטרידה אותי לגבי הרגולטור הזה. הוא לא מפסיק להפתיע אותי. אני נציגת חטיבת המחקר, ונמצאים כאן נציגים ממחלקת התשלומים. (היו"ר משה גפני, 15:06) יש כאן נציג מהמפקח על הבנקים? אני לא יכולה לדבר בשם המפקח. את לא מהפיקוח על הבנקים? אני מהפיקוח על הבנקים, אבל לא באתי לדבר על הפרדה. באתי לדבר על הגנות הינוקא וצר לי. הגשתם נייר, הגשתם מכתב מאוד ברור שאתם מתנגדים לאקט הזה. אני מצטערת, אני לא טיפלתי בנושא. אם את מגיעה לכאן מטעם המפקח, מה את אמורה להציג? את אמורה לתמוך במסמך שיש לנו פה, לא? באתי כדי לדבר על הגנות הינוקא, אם אשאל עליהן. לא טיפלתי בתהליך ההפרדה של כאל. אני אבקש שהמפקח או מי שטיפל בנושא הזה, יגיע לדיון הבא, אם צריך. כן, צריך. אני חושב שזה לא בסדר, שהמפקח על הבנקים, הוא או נציגו, לא באו היום. אנחנו דנים בעניין הזה, ואנחנו רוצים לדעת מה עמדתו. הרי אנחנו עוסקים פה בבנקים. אם הוא היה פה, לפחות הוא היה מציג את העמדה שלו, 24 העמודים שלא ראינו. הוא היה מסביר לנו אותם. מתי זה נשלח?

מה שרלוונטי זה שיגידו מה העמדות שלהם ואנחנו נקבל החלטה. אבל שיגידו. הבנו שהוא בעמדת יחיד בעניין הזה, ובבנק ישראל יש עמדות אחרות. אני מבקש שהוא יבוא לדיון הבא. אם הוא לא יבוא לדיון הבא שהוא יבוא. במיוחד שהם בדעת מיעוט, יושב-ראש הוועדה. נכון.

את תעשי את זה? בואו נתקדם. השלב הבא הוא ניתוח של רשות התחרות,

נציגת רשות התחרות תציג. כפי שמיכאל אמר, התרומה שלנו לוועדה התמקדה במערך התמריצים. דיברנו הרבה על השאלות מה היו ההפרדות, מה הן עשו ומה לא, ובסופו של דבר, חשוב לכולנו מה תעשה ההפרדה הזאת האם היא תעשה טוב לציבור או לא. מה שהיה בעבר הוא מקרה בוחן מעניין כדי להבין מה יהיה בעתיד, כי אנחנו רוצים לדעת שאנחנו עושים טוב. מקרה בוחן אפשר לפרש בכל מיני מובנים, והיו כל מיני אילוצים חיצוניים.

הניתוח שלנו חזר לבסיס של הניתוח התחרותי, שזה מערך התמריצים האם אחרי ההפרדה יהיה מערך התמריצים יותר פרו-תחרותי, יותר גורמים ירצו לתת פייט אחד לשני. משם התחיל הניתוח שלנו, וזה ניתוח שאנחנו עושים בכל מיזוג. בחנו את הקרבה התחרותית בין דיסקונט לבין כאל, ובגדול, אנחנו בוחנים קרבה תחרותית ביחס הסטה. אם אני מעלה מחירים ואני מפסידה לקוחות, לאן הלקוחות האלה עוזבים. אם חמישים מהם עוזבים לחברה ב' ואני קונה את חברה ב', חצי מהכסף שהפסדתי הלך לכיס השני, ופחות אכפת לו להעלות מחירים.

ככל שיחס ההסטה מ-א' ל-ב' יותר גבוה, המיזוג ביניהם יותר פוגע בתמריץ של א' להיות תחרותי, כי אובדן ההכנסות מהפעלת כוח השוק קטן. אני מקווה שאמרתי את זה מספיק ברור, למרות שאני מנסה לעמוד בלוחות הזמנים. לכן, בחנו את הקרבה התחרותית בין כאל לדיסקונט, והתוצאה היא שיש יחס הסטה מאוד גבוה בין דיסקונט לכאל, בעיקר בהנפקה.

שלבנקים יש קושי להתחרות בהנפקה, וזה לא מה שראינו. ראינו שהבנקים עדיין שולטים בהנפקה, ורוב הלקוחות בכלל לא מחזיקים כרטיס אשראי נוסף. גם מי שמחזיק, משתמש בעיקר בכרטיס הבנקאי שלו. אחת המסקנות שהייתה בלי קשר לדיון הזה, היא שהתחרות בהנפקה עדיין מאוד בעייתית, והגנות הינוקא הן לא יותר מדי, יכול להיות שהן פחות מדי. מי שיש לו כרטיס נוסף, אם הוא לקוח דיסקונט, הכרטיס הנוסף שלו נוטה להיות כרטיס של כאל.

אם יש מי שייתן פייט לדיסקונט גם בהנפקה וגם באשראי האשראי ניתן על גבי הכרטיס,

הכרטיס הוא הדלת לאשראי

להוסיף את כאל כמאיים על דיסקונט, זה ייתן לדיסקונט יותר תמריץ להתחרות על הלקוחות שלו, ולהציע להם דברים משתלמים גם בכרטיסים כרטיסים יותר משתלמים, מסגרות אשראי יותר נוחות וכולי, וגם באשראי שהיא מציעה להם על גבי הכרטיס או לא על גבי הכרטיס. זאת המסקנה שעלתה לגבי התמריצים של דיסקונט. דבר אחרון, ואיתי התייחס אליו בחלק האחרון של הדברים שלו, הוא לגבי השוק הלא מאוזן שנוצר פה. מצד אחד, יש שתי חברות שצריכות להתמודד בפני עצמן, מצד שני, יש חברה שהיא למעשה קבוצת בנקאי. כאל היא חברה שנשלטת על ידי דיסקונט, ובגלל זה, כשהן מתחרות בכאל, הן בעצם מתחרות בדיסקונט. ראינו את הריקושטים מהמבנה הזה בעיקר בשוק של תפעול הנפקה. תפעול הנפקה, כמו שאמרתי קודם, זה תחום שבו חברת כרטיסי האשראי מתפעלת כרטיס של בנק, ובעצם היא עושה משא ומתן מול הבנק. הדבר המרכזי שנקבע במשא ומתן הזה, הוא כמה כסף הולך לחברת כרטיסי האשראי על כל גיהוץ, וכמה הולך לבנק שהנפיק את הכרטיס. אנחנו רואים עלייה כמעט מטאורית של כאל בתחום תפעול ההנפקה. ההבנה שלנו היא שהייתה התנהלות מאוד אגרסיבית של כאל, שהחליטה להסתער על השוק הזה ולתת מחירים נמוכים יחסית, כדי שהבנקים יתפעלו יותר את הכרטיסים באמצעותה. לכאורה, תחרות היא דבר בריא ואנחנו לא נגד תחרות.

ואנחנו חושבים שזה יכול לתרום מאוד, אבל במקרה הזה, יש שתי כוכביות: ראשית, הדבר הזה לא מתגלגל לצרכן. מי שנהנה מקבלת מחיר יותר נמוך על תפעול הנפקה,

הבנק עושה איזשהו מוצר, העלויות שלו יורדות, יש לו כוח שוק מול הלקוחות - - - דמי החזקת כרטיס או עמלת שורה שום דבר לא הגיע לצרכן. בגלל שהבנק יש לו כוח שוק בהנפקה, ורוב הלקוחות, זה הכסף היחיד שלהם. למה לו לגלגל את זה? למה לו לא לקחת את הכסף לכיס, אם הוא מקבל דיל יותר טוב? כי הם רוצים לעזור ללקוחות. בבקשה, אם אפשר להתקדם. נראה לי שאתם כבר מתחילים לחזור על עצמכם. בשורה התחתונה, ראינו שאת חלוקת השוק שיש באשראי, ראינו גם בחלוקת השוק של כאל. בכאל הייתה התנהלות דואלית מצד אחד, בתפעול הנפקה וסריקה, שזה שוק בלעדי לחברות כרטיסי האשראי, שם אין בנקים, היא גדלה באופן מטאורי. כשמסתכלים על האשראי הצרכני, כאל לא הראתה משהו מיוחד. לפעמים הייתה באמצע ולפעמים הייתה מתחת. אם הם יעשו איזשהו מהלך תחרותי, קבוצת האם שלהם,

עלולה לספוג הפסדים. אבל היא גדלה בכמות יותר מ-MAX, למשל, שהופרדה.

במקרה הזה, יש עוד כוכבית. או שכאל התחרתה על לקוחות בנקאיים דבר שלא ראינו ואז צריך למדוד אותה יחד עם הקבוצה.

הבעיה היא ברישומים.

זה לא בעניין הזה. אנחנו אומרים שהיא גדלה באשראי צרכני, אבל זה לא אשראי צרכני של לקוחות בנקאיים. זה לא איום תחרותי על חברת האם. הם ידעו לחלק את השוק ביניהם, כך שמי שצריך לקבל אשראי מדיסקונט יקבל את האשראי מדיסקונט, ומי שצריך מכאל יקבל מכאל. אנחנו לא אומרים שהם לא עשו שום דבר. אנחנו ממש לא אומרים את זה. אנחנו פשוט אומרים איפה הם שמו את הדגש שלהם, והדגש הזה הוא תוצאה של העובדה שהם נשלטים על ידי דיסקונט. מה שאתה אומר לא מבוסס על שום דבר. אין לזה אחיזה במציאות. השורה התחתונה היא שמבנה השוק הנוכחי מעוות, ויש לזה דוגמה מאוד יפה ביולי 2022. ישראכרט יצאו בדיווח לבורסה, והודיעו שהם חתמו הסכם תפעול הנפקה חדש עם בנק הפועלים,

בגלל כל העניין שהיה עם כאל בשוק הזה. הם הודיעו חד משמעית שמהיום הם הולכים להפסיד 200 מיליון שקל בכל שנה מההסכם החדש, שנולד מהלחץ התחרותי של כאל בשוק תפעול ההנפקה.

זה שוק שבו המרוויחים העיקריים הם הבנקים,

זאת איזושהי פגיעה שראינו. אם המגמה הזאת תימשך, אנחנו מאוד חוששים שגם אם ניתן לזה עוד שנה-שנתיים, כאל תשתמש בדומיננטיות הזאת כדי להגביר אותה עוד יותר. אנחנו לא רואים סיבה לכך שהמגמה תשתנה, ויהיה שחקן מאוד גדול בשוק הזה, שנשלט על ידי בנק ופוגע בתחרות של חברות כרטיסי האשראי. תתקדם, בבקשה. עוד מעט תהיה מליאה ונצטרך לסגור את הדיון, אבל אני לא רוצה לסגור את הדיון. אני רוצה לעשות את זה בצורה מסודרת. ועדת היישום הגיעה למסקנה ברוב של שבעה מול אחד, למעט עמדת מיעוט של המפקח על הבנקים, שהפרדת כאל תגביר את התחרות בשוק האשראי באופן משמעותי. זה החלק לגבי הבחינה של כאל מול דיסקונט, ואני רוצה להיכנס עכשיו לדברים שכבר עלו פה, ואלה הגנות הינוקא. הייתה טענה שהריביות שגובות חברות כרטיסי האשראי עלו. יש פה הטעיה. חלק מחברות כרטיסי האשראי נותנות אשראי צמוד, חלק נותנות אשראי שמותאם לשינוי בפריים. הריביות עלו מעט, פחות מהעלייה בפריים, ורק אחרי העלייה בפריים.

עד לשלב שבו בנק ישראל החליט להעלות את הריבית, לא הייתה שום עלייה בריביות ברוב התקופה שלאחר ההפרדה, וזאת טענה מגמתית.

כל מה שעשינו, וחלק מזה היה נושא הריביות, לא הועיל לפי דברייך? לא, להפך. היא סותרת את הטענה שהייתה עלייה מעבר למה שקרה בריביות הכלליות. המטרה של הגנות הינוקא, כמו שאמרו פה, הייתה לבסס את המעמד של החברות. יש פה אירוע מאוד טראומתי, של היפרדות מחברת האם, כשאתה תלוי מאוד בהכנסות ממנה באמצעות כל השוק של תפעול ההנפקה. בגלל זה הוחלט להטיל כמה הגנות, ונדבר קודם כול על ההגנות העיקריות, ונגיע לצמצום המסגרות. ההגנות העיקריות ההגנות האלה מחולקות לשני סוגים:

ההגנות הבסיסיות זה השם שאנחנו נתנו להן וזה חל על בנק שהחזיק אמצעי שליטה, כלומר על חמשת הבנקים הגדולים: פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי והבינלאומי. עליהם חלו שתי הגנות. בהגנה הראשונה אומרים להם: את תפעול ההנפקה אתם חייבים לבצע עם חברה אחרת, ואתם לא יכולים לעשות את זה בעצמכם. שנית, אתם חייבים לאפשר לה להיות צד בחוזה. הסיבה לכך היא לאפשר להם שלא יפרידו אותם, ואז יגידו להם: מה שעשיתם אתמול, בגלל שאנחנו מופרדים היום, אנחנו עושים בעצמנו, ותחפשו את ההכנסות האלה במקום אחר. לאפשר להם לתת גישה למידע ללקוחות האלה, שלהם הם מתפעלים את הכרטיס. עוד הגנה היא מה שנקרא 52%, ומחייבת את הבנק רק בזרם,

בכרטיסים החדשים שהוא מוציא, לחלק את תפעול ההנפקה שלו לפחות בין שתי חברות. זה נעשה כדי שמצד אחד הוא לא יוכל להגיד לחברה אחת שהיא לוקחת את כל הכרטיסים, היא מקבלת אותם ממנו, ומצד שני, אנחנו גם לא רוצים שחברה תהיה מאוד תלותית בבנק, כי אם רוב ההכנסות של החברה יהיו מתפעול הנפקה של בנק מסוים, ברור שהוא לא יתחרה בה.

כל השינוי במבנה התמריצים לא יקרה ולכן נקבעה ההגנה הזאת. עוד סט של הגנות שחל בנוסף להגנות הבסיסיות זה חל על בנקים בעלי היקף פעילות רחב, ופעם אלה היו רק פועלים ולאומי הוא ההגנות המתקדמות. עליהם חל גם החלק הראשון וגם החלק השני. דבר ראשון הוא קיבוע חלוקת תפעול הנפקה. אמרו שאם בנק נפרד מחברת כרטיסי האשראי, הוא לא יכול להרוג אותם באיזשהו הסכם שמקטין מאוד את ההכנסות שלהם, ואז לשחרר אותם החוצה, אלא חייבים לקבע את חלוקת ההכנסות שהייתה בין הבנק ששולט לחברת כרטיסי האשראי שמופרטת ממנו. הדבר השני הוא הפנייה לחידוש כרטיסי אשראי. בהמשך להתייחסויות שהיו פה, אני רוצה להדגיש שההגנה הזאת מאוד מאוד מאוד רכה, והיא מאפשרת רק לחברת כרטיסי האשראי איזושהי זכות קדימה.

כשיש לכם כרטיס אשראי ומזהים שתוקפו עומד לפוג אותי לא שאלו ושלחו לי כרטיס חדש בדואר. הבנק רוצה שתמשיכו להשתמש בכרטיס שלו, כמובן. זה שירות, שירות עם אזיקים. לשירות הזה יש מחיר, כי כשאני מקבל את הכרטיס החדש, אני אפילו לא חושב להוציא כרטיס אחר. אני לא מסתכל על אף כרטיס אחר. אני ממשיך במצב הקיים. אנחנו רוצים שהאירוע הזה יהיה אירוע שבו הלקוח חושב האם הוא יכול להשיג כרטיס טוב יותר מהכרטיס שיש לו היום. בגלל זה אמרנו שרק 45 ימים לפני, אל תפנה אליו. תן לו הזדמנות לחשוב אם הוא רוצה כרטיס. 45 ימים מרגע שהכרטיס עומד לפוג, אתה יכול לפנות ללקוח. בוא נודה על האמת, רוב הלקוחות לא חושבים על זה 45 ימים לפני, אבל אנחנו חושבים שזאת זכות קדימה שחשוב לתת לחברות, כדי שיפעילו את השיווק שלהן ויציעו הצעות ערך טובות ללקוחות. לענייננו, ברגע שמחליטים על שינוי שיעור של בנק בעל היקף פעילות רחב, ובעצם הפרדה בין דיסקונט לכאל, החוק קבע שצריך להפעיל את הגנות הינוקא האלה בהתאמות הנדרשות. הוא אומר, פחות או יותר, שאתם קבעתם איך מפרידים חברת כרטיסי אשראי כשהפרידו מפועלים ומלאומי, תחילו את אותו הדבר על דיסקונט, אם יפרידו בין דיסקונט לכאל. כשחוקקו את החוק הוא לא יכול היה להגיד שיפרידו בוודאות, כי נתנו איזושהי סמכות לשר, אבל אמרו שאם יפרידו בעתיד, תעשו את אותו מנגנון. זאת הטבלה, שגם נמצאת אצלכם, לגבי ההגנות שיחולו בעתיד. השורה התחתונה היא שיש לנו עכשיו לא שניים אלא ארבעה בנקים בעלי היקף פעילות רחב, בגלל ששינו את השיעור, ובשל כך חלות עליהם הגנות של חובה לאפשר צד לחוזה איסור על תפעול הנפקה של יותר מ-52% ואיסור על פנייה ללקוח למעלה מ-45 יום מתום תוקף הכרטיס. הדבר היחיד שראינו לנכון לשנות, מעבר לזה, הוא קיבוע חלוקת ההכנסות. הסתכלנו על דברי ההסבר לחוק, והיה כתוב שם במפורש שחלוקת ההכנסות נועדה להגן רק על היחסים בין הבנק שמפריד לחברת כרטיסי האשראי שנפרדת. בגלל זה אמרנו שאנחנו לא רוצים להרחיב את הגנות הינוקא, אלא להיצמד באמת להגנות הינוקא שנקבעו, ולכן זה יחול רק על דיסקונט. לגבי 45 הימים, זה לא חל על הבנק הבינלאומי כי הוא לא בנק בעל היקף פעילות רחב. זאת הקונסטלציה שנוצרה. הבנק הבינלאומי נשאר היום בלעדי בשוק, ולא משנה מה גובה ההחזקה שלו ראיתי את המצגת ורק חיזקתם אותי במה שאני חושב שלא צריכה להיות שום זיקה בין שום בנק לחברת אשראי חיצונית. זאת שאלה מורכבת, ואין לנו איזושהי תשובה ברורה. בכל מקרה, הסמכות של השר היא להגיד שאסור פחות מ-10%. הוא לא יכול לרדת מ-10%. אנחנו נמצאים שש שנים אחרי, ואתם מביאים מסקנות על דיסקונט. אני בטוח שגם זה עלה אצלכם על השולחן. האם נכון וראוי שתהיה זיקה אפילו של אחוז בין חברת כרטיסי אשראי לבנק מסוים? ממה שהצגתם עד עכשיו, שכנעתם אותי שזה לא צריך להיות. השקענו שעות על גבי שעות בשנה האחרונה בשאלה הספציפית, שלשר הייתה סמכות לגביה. זה יהיה לא רציני אם נבוא עכשיו, אחרי השעות שהקדשנו לשאלה הזאת, ונענה עליה פתאום כאן בוועדה. אם חברי הוועדה רוצים שנבחן את הכיוון הזה, נבוא.

החוק כרגע לא מדבר על זה, ואין לנו אפשרות, אלא בהליך חקיקה מלא, לתקן את זה. אם הרגשת מספיק רציני להביא לנו את זה שלושה ימים לפני שמסתיים כל הסיפור - - - לסיום, עניין צמצום המסגרות עשה הרבה מאוד רעש,

גם לוועדת הכלכלה פעמיים כדי לעשות את השינויים שנדרשים שם. כמו שאמרתי, החוק אמר שברגע שאתה מפריד בין חברת כרטיסי האשראי לבנק, אתה מחיל את כל ההגנות שנקבעו, וחלק מהן, זה צמצום מסגרות. כמו שנאמר פה, השר קיבל החלטה שהצמצום הזה לא יחול לעניין ההפרדה הזאת, וזה דבר שאנחנו צריכים לעשות תיקון חקיקה בשבילו. זה לא יקרה עכשיו, אבל אנחנו עובדים על זה וזה יגיע בקרוב. בעבר היה צמצום מסגרות, ואני לא אכנס לעומק, אבל נגיד שהיום פרסמנו צו שמשנה את השיעורים באופן די משמעותי, ובאמת מקל על משקי בית ועסקים קטנים לקבל מסגרות אשראי מהבנקים. איפה הצו? בוועדת הכלכלה. הם פרסמו טיוטת תקנות להערות הציבור.

הם פרסמו טיוטת חקיקת משנה להערות הציבור, נתנו פרק זמן עד ה-29 בינואר להגיב, וזה הולך לוועדת הכלכלה. אני מבקש שתביאו את הצו הזה בישיבה הבאה. זה לא הולך להיות מאושר כאן, זה הולך לוועדת הכלכלה. אנחנו עוסקים בעניין הזה, ואני רוצה לדעת מה הכוונה של שר האוצר להביא לוועדת הכלכלה. אני מעריך שאם יהיו הערות ציבור, בסופו של דבר,

פחות או יותר. אנחנו רוצים לדעת אותו לפני שאנחנו מצביעים על כל הנושא של התקנות. אני רוצה להגיד לבנק דיסקונט בעיקר, אבל לא רק. גם לבנק הפועלים וגם לבנק לאומי, לבנקים שהנושא הזה נוגע אליהם. אמרתי שאני לא מצביע היום. ביקשתי שהאוצר יציג את המצגת שלו ואת כל מה שיש בתוכנית הזאת. בישיבה הבאה שתתקיים, בעזרת השם, כנראה בשבוע הבא, אלא אם כן כוח עליון. כוח עליון, כוח תחתון. ביום רביעי הבא? אני לא יודע. אתה רוצה לדעת גם באיזו שעה? אני אשתדל שהדיון יתקיים, בעזרת השם, בשבוע הבא. אני מקווה שכל אחד יביע את דעתו, שכל אחד יגיד את השגותיו על מה שהאוצר הציג ואת מה שהציגו כאן באופן כללי.

כמובן, לכל אחד לומר את דברו, ואני מקווה שבשבוע הבא נגיע גם להצבעה. אם נראה שזה עדיין מתמשך, נקיים עוד דיון. אבל יש להם דד-ליין של סוף

יש להם דד-ליין? כן, לפי החוק. החקיקה פוקעת. עם כל הכבוד, אני לא אחראי על הדד-ליין שלהם.

את כבר לא בקואליציה. את לא חייבת לשמור על משרד האוצר.

אני באמת מבקש, אם יהיו לכם עוד דוחות או חוות דעת, תביאו אותם 48 שעות לפני הדיון. העברנו את זה לוועדה בשבוע שעבר.

זה הגיע היום בעשר וחצי. אנחנו העברנו לוועדה את כל החומר בשבוע שעבר. מה שהיה, היה. 48 שעות. איתי טמקין,

שיש בעיה עם העניין הזה, תגיד ששלחת לפני שבוע. נבדוק עם טמיר, הוא פה לידי, ואני רוצה שזה יגיע לחברים. את אמרת שקיפות,

אני מכבד את בנק הפועלים בגלל המשכנתאות. אני רוצה את השקיפות הזאת, אני רוצה שהחברים ידעו את כל החומר שאתם מעבירים. יש לנו בקשה בנושא הבנק הבינלאומי וזיקה של אשראי חוץ בנקאי לבנק. האם זה בכלל נכון, ולא משנה בכמה אחוזים. אתה מצטרף?

בסדר. היושב-ראש, אנחנו אומרים דברי סיום? כבר הרבה שנים לא הייתי בוועדה הזאת. לא, אנחנו באמצע דיון. אבל התחלת להגיד לי משהו לגבי הדיון שביקשתי בנושא הריבית על הפיקדונות. זאת הייתה בדיחה, והחלטתי שאני לא אומר אותה. אני מנהל רגולציה בדיסקונט. עלו פה הרבה טענות במסגרת המצגת שהציג משרד האוצר. יש לנו הרבה מה להגיד, וחלק אמרנו במסגרת השיחות שהיו איתם. תשלחו גם לוועדה. אתם תקבלו את היכולת ואת האפשרות להעיר גם על המצגת. אמרתי את זה קודם. ונוכל גם להציג מצגת מטעמנו. אני מציע לכם, אם אתם רוצים להיות יותר יעילים, יש לנו כמה ימים עד הדיון הבא. תעבירו נייר עם ההשגות שלכם, ואני חושב שזה יהיה יותר תועלתי. החברים בוועדה, מהיכרותי אותם, כשיש נייר כתוב הם מתייחסים אליו מאוד ברצינות. בכל מקרה, אתם תקבלו את הבמה כדי לומר את דעתכם,

ברשותך, נעשה גם וגם. גם בנק הפועלים, עם המשכנתאות, וגם בנק לאומי שהולך לדון בעניין הזה. תודה רבה, אני מודה לכם על הדיון המעניין הזה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:48.